בוקר טוב לכולם, לכל מי שהגיע היום ליום הכל כך מיוחד, יום האקלים והסביבה בכנסת. תודה רבה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שיזם את היום, ועמל קשות כדי לארגן אותו. לחברת הכנסת יסמין פרידמן, שעוסקת בנושא רבות. אנחנו היום פותחים את ועדת הכנסת בעניין חינוך אקלימי וחינוך